חברים, אנחנו עוברים לדיון בסעיף הבא וממשיכים לדון בחוק הפיצוי למענקים בעקבות התפשטות גל האומיקרון בתחילת השנה הזו. אני מבקש להמשיך מהנקודה בה עצרנו. סיימנו את הדיונים על טענת הנושא החדש שהוגשה על ידי חבר הכנסת אופיר כץ וינון אזולאי וכרגע אנחנו יכולים לדון בהסתייגויות על הסעיפים האלה. עדכון. התלוננתי קודם על רשות המיסים. הם לא מבינים למה יש עליהם כל כך הרבה ביקורת. תוך כדי שאמרתי שאחרי שלושה שבועות הם לא ענו לי לפנייה שלי, הם שלחו לי תשובה האומרת תוך כדי הדיון ש"אנו מאשרים בתודה קבלת פנייתך".

רק עכשיו הם מאשרים את קבלת הפנייה, אחרי שלושה שבועות. יעילות שיא. התקדמנו. חבר'ה, אף אחד לא מושלם.

נחזור אחורה להסתייגויות עליהן דילגנו. נתחיל עם הקובץ של חבר הכנסת אופיר כץ. הקובץ הגדול. הקובץ בו יש את 300 ההסתייגויות. נתחיל עם הסתייגות 55 - בהגדרות, בסעיף (1), מוסד ציבורי זכאי במקום המילה "שליש מהכנסותיו בשנת הבסיס" יבוא "חצי מהכנסתו בשנת הבסיס". מי בעד קבלת ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 57, עדיין בהגדרת מוסד ציבורי זכאי - במקום המילה "שליש מהכנסתו בשנת הבסיס" יבוא "שלושת רבעים מהכנסתו בשנת הבסיס".

קבלת ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 58 - בהגדרה מוסד ציבורי, במקום "שליש מהכנסתו" יבוא